היום יש כבר פירוט של כל ההסכמות וכל הדברים אני מבקש מרשות המסים להציג. לפני כן מצטרפת אלינו יו"ר ועדת העבדה והרווחה אפרת רייטן,